אני רוצה שתעבור להציג את הקרן שאותה ביקשתם להציג. אנחנו מדברים כרגע על קרן לעסקים גדולים, וזו קרן מעל - - - האמת שאנחנו החלטנו להחיל אותה גם מעל 200 מיליון שקל, מאחר שזיהינו בקרן